המצע לדיון: הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון הגנה על חושפי שחיתויות במשטרת ישראל), התשפ"ג 2022, ושירות בתי הסוהר. ההצעה כרגע ללא שירות בתי הסוהר.

תציגי את החוק בבקשה. אני אציג בקצרה רק את ההיסטוריה הפוליטית של החוק הזה. קודם כול, החוק הזה הוצע לראשונה בכנסת העשרים וארבע

אני חושבת שזה חוק צודק, אני חושבת שזה חוק נכון. בסופו של דבר צריך לזכור שאדם שבא ומסכן את עצמו, לעתים אפילו את משפחתו, בכך שהוא מחליט לחשוף שחיתות בתוך ארגון גם אתה, אדוני היושב-ראש, מכיר את זה מצוין הרבה פעמים הוא מפוטר דבר ראשון מהעבודה שלו. ומעבר לעניין הזה, גם אם הוא לא מפוטר, הרי שמתעמרים בו במקום העבודה, ולכן אני חושבת שהמחוקק צריך לתת לאותם אנשים ששמו, אפילו לא את עצמם, כמו את הארגון, את השמירה על טוהר הארגון, לתת להם איזו הגנה. לצערי הרבה מהפעמים אנחנו מגלים שמפטרים אותם או מתעמרים בהם, ובסוף הם עוזבים את הארגון. תודה. בוקר טוב לכולם. מבקר המדינה בישראל אוחז במודל ייחודי בשני כובעים: כובע של מבקר המדינה וכובע של נציב תלונות הציבור, כאשר בכובע השני הוא מברר תלונות פרטניות של אזרחים או של תושבים לגבי עוולות שלטוניות שהם טוענים שנגרמו להם. במסגרת הזאת, בתחילת שנות השמונים, חוקקו חוק שמסמיך את מבקר המדינה בכובעו כנציב תלונות הציבור גם לתת צווי הגנה למי שהתנכלו לו בשל כך שהוא חשף שחיתות או סייע בחשיפת שחיתות. הצווים האלה הם צווים מאוד ייחודיים במובן הזה שזו סמכות אופרטיבית של מבקר המדינה, להבדיל משאר סמכויותיו, שהן סמכויות ממליצות. כאן ניתנה למבקר סמכות לתת צווים אופרטיביים כלפי מעסיקיו של אותו אדם שטוען שהתנכלו לו. ההליך הזה הוא הליך ייחודי במובן זה שמבקר המדינה מנהל אותו בהתאם לכללים או לעקרונות שהוא קובע לעצמו. אין סדרי דין מיוחדים, אין דיני ראיות מיוחדים, זה הליך גמיש מצד אחד, מצד שני, הוא מאפשר למבקר לתת סעדים לפונה, שיגנו עליו מפני התנכלות של המעסיק: צווי מניעה, צווים למניעת פיטורים, ולעתים אפילו פיצויים במקרים המתאימים. הסמכות הזאת מופעלת מאז תחילת שנות ה-80, והיא חלה על עובדי השירות הציבורי במובן הרחב,

עובדי מדינה, עובדי רשויות מקומיות ועובדים אחרים של גופים ציבוריים. עם זאת, נקבע כבר בתחילת הדרך של התיקון הזה שזה לא יחול על שוטרים, חיילים וסוהרים. ניסינו לבדוק מה הרציונל שעמד מאחורי ההחרגה הזאת של אותן אוכלוסיות. לא מצאנו בפרוטוקולים של דיוני הוועדה ובמקומות אחרים התייחסות לשאלה הזאת. יש לנו השערה שההחרגה הזאת נבעה מכך שממש סמוך לאותו תיקון בחוק נחקקו תיקונים לחוק השיפוט הצבאי ולפקודת המשטרה ולפקודת בתי הסוהר, שהקימו את המוסד שנקרא "נציבות קבילות שוטרים וסוהרים", ולגבי חיילים "נציבות קבילות החיילים". כנראה הייתה הנחה שהנציבים האלה יטפלו באותם מקרים של חשיפת שחיתויות, ואם התנכלו לאותו שוטר, סוהר או חייל, יש לו כתובת במסגרת נציבות הקבילות. בכל הנוגע לצבא, כפי שכולם יודעים, למרות שמעמדו של נציב קבילות חיילים הוא מעמד של גורם ממליץ, על פי הוראות הפיקוד העליון, החלטותיו של הנציב מחייבות, ולכן יש להן משמעות אופרטיבית, ולכן לגבי חיילים, יש מצב שבו לנציב לקבילות החיילים יש סמכות מקבילה לסמכות המבקר בכל הנוגע לחיילים, והוא יכול בהחלט להגן על חושפי שחיתויות.

לגבי שוטרים וסוהרים, המצב המשפטי הוא שהחלטות נציב הקבילות הן החלטות שהן בגדר המלצה בלבד, והביצוע שלהן כפוף לשיקול דעת של גורמי הפיקוד במשטרה או בשירות בתי הסוהר, ולכן יש קושי לאכוף אותן במקרים שבהם יש חילוקי דעות בין הפיקוד לנציב הקבילות. ההצעה הזאת באה לבטל את ההחרגה של שוטרים ולאפשר להם לפנות גם למבקר המדינה, כדי להגן עליהם במצב שמתנכלים להם במקרה של חשיפת שחיתות. יש מסלול נוסף, שקיים בדין, והוא האפשרות לפנות לבית הדין לעבודה בכל הנוגע להגנה על חושפי שחיתויות, והוא חל על כל השירות הציבורי, כולל שוטרים וסוהרים, והיו גם מקרים שבית הדין הפעיל את הסמכות הזאת גם כלפי המשטרה. לטעמנו אין הצדקה להחרגה הזאת במצב המשפטי הנוכחי, והצעת החוק מתקנת עיוות שנוצר בשעתו. העלינו בפניכם מספר שאלות שקשורות להצעה. האם לא נכון להחיל אותה גם על סוהרים? ראיתי גם על שב"ס. זה מה שאמרתי עוד לפני שקראתי. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא לגבי שתי האוכלוסיות, גם של שוטרים וגם של סוהרים. מה יהיה דינם של שוטרי חובה או סוהרי חובה? זאת אותה דילמה עם משטרת ישראל. מה ההבדל בין חובה ללא חובה? שוטרי חובה זה שוטרים מושאלים. הצבא משאיל שוטרים. מה יהיה דינם? יש להם נציב קבילות. יש להם נציב קבילות מצד אחד, מצד שני הם כפופים. השאלה השלישית, היא דומה במהותה לגבי משרתי קבע במג"ב, שהם נחשבים מצד אחד משטרה, אבל מצד שני הם כפופים במקרים רבים גם לצבא. אלה שלוש השאלות שאנחנו הצבנו. אני מניח שיעלו שאלות נוספות. לטעמי לפחות, אתה אומר ששוטרי הקבע ומשמר הגבול דינם כדין שוטרים לחלוטין. הבעיה היא עוד פעם, מה דינם של הסדירים במשמר הגבול והשח"מים במשטרת ישראל? אני לא יודע איך קוראים לזה בשב"ס. סוהרים. סוהרים בשירות חובה, כשהצבא נותן 800 איש על פי חוק. תיכף נשמע בדיון עצמו גם ממשרד המשפטים גם ממשרד מבקר המדינה. אני אבקש אחר כך מצה"ל להתייחס לחיילי חובה שמושאלים הן לשירות בתי הסוהר, הן לפי חוק משרתים במשמר הגבול והן משרתים במשטרת ישראל. שלושת הנושאים האלה הם נושאים לדיון. האם בהזדמנות זו גם מבקר המדינה וגם המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים, האם לצרף גם סוהרים בקבע אל החוק הזה, חוק חושפי שחיתות, להבדיל מהסדירים עצמם? אלה הנושאים שנצטרך לדון בהם. אני כבר אומר שכנראה לא נגיע להצבעה. יש הסדר ביני לבין מרכז האופוזיציה שלפני ההצבעה מודיעים לו וגם לפני הדיון בחוק הזה הודענו לו. זה הסדר פנימי. משרד מבקר המדינה, בבקשה.

אני אתייחס גם לנושאים שעלו על ידי היושב-ראש. ככלל אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק הזאת. אנחנו רואים את העילה וההצדקה להצעת החוק לגבי הנושא של הוספת שוטרים, כמו גם סוהרים. אנחנו לא חושבים שיש מקום להבחנה בין השוטרים והסוהרים, מכל הנימוקים שהיועץ המשפטי של הוועדה נימק בהצדקה שלו. לגבי הנושא של שוטרי חובה, סוהרי חובה ושוטרי מג"ב, הסדירים, מאחר שיש להם גם דין משמעתי עצמאי של הצבא וגם יש את נציבת קבילות החיילים, שהיא יכולה להוות מענה, אנחנו לא סבורים שיש מקום להעביר אותם למשרד מבקר המדינה, אלא להוציא אותם ממסגרת החוק, את כל אלה שנמצאים בחובה, כל הסדירים שנמצאים בחובה, לא בקבע. אנחנו סבורים שהם צריכים להיות מוחרגים מהצעת החוק הזאת. לגבי שוטרי מג"ב, כפי שהיושב-ראש אמר, גם אנחנו סבורים שהם שוטרים לכל דבר, ולכן יש מקום להכניס אותם. אין מקום לעשות הבחנה בין שוטרי מג"ב בקבע לבין שוטרים אחרים שהם השוטרים הכחולים. מה שלא עלה פה, שברגע שהוגשה קבילה לנציבת קבילות שוטרים וסוהרים, ואותו אחד בוחר לפנות גם למבקר המדינה, ייפסק הבירור אצל נציבת קבילות שוטרים וסוהרים, שלא יהיה כפל של בירור. הנושא לא עלה - - - נכון, לא העליתי אותו, אבל בהצעות לנוסח - - - אלא אם כן אין בו היבט פלילי? היא לא דנה בפלילים. נציבת קבילות שוטרים וסוהרים לא דנה בפן הפלילי. אם מישהו פונה אליה ומבקש לפעול, כמו שהוא קובל אלינו, שלא יהיה - - - הצענו את התיקון הזה בנוסח, רק שלא הזכרתי אותו בעל פה. לגבי כל השאר, אנחנו בהחלט חושבים שיש הצדקה לעניין הזה. אין לנו דרישות מיוחדות. נקבל את הדבר הזה. אנחנו לא סבורים שיהיו עשרות מקרים, אבל אם נקבל הצפה, ואנחנו לא סבורים שתהיה הצפה, נצטרך לבחון את המשמעות מבחינת כוח-האדם. בינתיים אנחנו סבורים שאין צורך במשהו נוסף, אלא נקבל את זה כפי שזה. תודה רבה. משרד המשפטים, בבקשה. אני ראש אשכול חברתי במחלקת ייעוץ וחקיקה, ואני עוסק בנושא של הגנה על חושפי שחיתויות בעבודה כמעט אותו מספר שנים שאני במשרד, שזה כמעט 30 שנה. הבשורה שאנחנו מביאים לגבי הצעת החוק הזאת, אני בטוח שהוועדה מיועדת לזה, שוועדת השרים לענייני חקיקה תמכה בהצעת החוק להחיל את ההסדר שמגן על חושפי שחיתויות על עובדים שעובדים בגופים מבוקרים. היום, כפי שכבר נאמר, שוטרים וסוהרים מוחרגים מההסדר הזה. ההצעה היא להחיל על שוטרים, ובמסגרת הדיונים גם עלה הנושא לבטל את ההחרגה לגבי הסוהרים. בשניים-שלושה משפטים אני גם רוצה לתת פרספקטיבה של העבודה שלנו במשרד בנושא של הגנה על חושפי שחיתויות. כפי שאמרתי, זה נושא שאני אישית עוסק בו כמעט 30 שנה, כולל החקיקה של החוק שמגן על עובדים חושפי שחיתויות בכלל המשק, גם המגזר הציבורי וגם המגזר הפרטי חוק הגנה על עובדים. למה ב-30 השנים האחרונות המשטרה לא הייתה בפנים? כי החליטו להחריג אותם.

אני יכול לענות על השאלה. תאמינו לי שאני נגד, אבל הוא לא הכתובת. מהבדיקה שלנו נאמר שיש מנגנונים במשטרה ובשב"ס, שנותנים את המענה. כיום ההמלצה שלנו בפני ועדת השרים, שהיא קיבלה אותה, הייתה מבוססת גם על עבודת מטה שאנחנו עושים במחלקה שלנו, יחד עם אשכול מיוחד שהוקם בייעוץ וחקיקה למאבק ולמניעת שחיתות, לא רק לגבי חושפי שחיתויות, אבל גם. אנחנו עובדים עם האשכול הזה. האשכול הזה מארגן יחד איתנו עבודה יחד עם ארגונים - - - ממשלתיים ושולחנות עגולים, ובסקירות השונות שנעשו ובתשובות לקול קורא שקיבלנו זה עולה כחסם, כאשר אומרים שהמנגנונים הפנימיים הם לא תחליף לתחולת ההסדר. ואנחנו נמצאים היום במצב מבחינת כלל העובדים, חוץ משוטרים ומסוהרים שוטרים וסוהרים הם עובדים,

חלים עליהם חוקי עבודה בסייגים משמעותיים. אין להם זכות להתארגן, לכן כל משפט העבודה הקיבוצי, הסכמים קיבוציים, יחסי עבודה קיבוציים ממש לא חלים, ויש סייגים נוספים, אבל עדיין מדובר בעובדים, לעומת המצב בצבא עם חיילים, חוץ מאזרחים עובדי צה"ל בעוד שכלל העובדים, כשמתנכלים להם על חשיפת שחיתות, על חשיפת עבירה על החוק, יכולים לבחור בשני מסלולים: מסלול לפי החוק הכללי של חוק הגנה על עובדים, ואם הם עובדים בגוף מבוקר, יש להם גם את ההסדר שאנחנו דנים בו עכשיו. ההסדר הזה מוחרג לגבי שוטרים וסוהרים, ואנחנו רואים את זה בהחלט כבעיה שכל העובדים בגופים המבוקרים יש להם את הבחירה, פרט לשוטרים וסוהרים. עם כל הכבוד וההערכה לשני הגופים המאוד רציניים, אין צורך לומר את זה, אנחנו לא יכולים בוודאי להוציא מכלל אפשרות שיש מצבים גם במשטרה וגם בשב"ס, למרות שאנחנו בחוות-הדעת שלנו לוועדת השרים התייחסנו רק למשטרה, הנושא של השב"ס עלה אחר כך אנחנו לא יכולים להוציא מכלל אפשרות מצבים שבהם מתנכלים לעובדים חושפי שחיתויות. לכן בתשובה לשאלה של אדוני, הסיבה שהחריגו כנראה לא מספקת היום. אבל יש גוף. יש גוף במשטרה עד היום לאורך 30 שנה. לא הבנתי את התשובה. מי זה הגוף הזה שעד היום נתן הגנה לחושפי שחיתויות, ולדעתך הוא לא מספיק - - - לא היה.

אין דבר כזה. הוא אומר שהיה רציונל שיש במשטרה גופים - - - היה רציונל,

היה רציונל, טיפלו בזה בפנים. מה הכוונה? לא כמו שצריך. נציב קבילות של המשטרה? ההחלטה שלו היא בבחינת המלצה, היא לא החלטה מחייבת. איזה הגנה אתה נותן עכשיו? שלא יכולים לפטר אותו? סליחה, אדוני - - זה חבילה אחת גדולה. לא להשיב. אני באמצע דבריי, אם לא שמת לב.

הצבא, והוא פועל לפיהן ללא פקפוק. בנוסף, כמובן מדובר

- - - במיקום הגיאוגרפי, שהוא לא נמצא במטה הארצי. בפועל גם רואים שההחלטות שלו יעילות. לעומת זאת, במקרה של היום נציבת קבילות השוטרים והסוהרים המלצותיה הן המלצות בלבד, הן כפופות להחלטות הפיקוד של המשטרה אם לבצע אותן או לא לבצע אותן. זה

סליחה. לגבי הטענה שעלתה פה על פערים לכאורה בין נציב

אני מחזיק לפניי את אותה פקודת - - - אני

אמרת שזה מחייב בצה"ל ו - - - זה מכוח הוראות הפיקוד העליון של הצבא. - - - יש אולי - - - שאומרת שזה לא תלוי בשיקול דעת הרמטכ"ל. אני יכול לקרוא מתוך הפקודות, הן בפניי.

כך: הימנעות מתיקון הליקוי עליו הצביע הנציב כאמור, מחייב אישור הרמטכ"ל. זאת אומרת, ברגע שהרמטכ"ל מאשר שלא מתקנים את הליקוי,

אנחנו בהחלט מכבדים את זה ומקבלים את זה, אבל לא יכול להיות מצב שרק שניים מתוך שלושת הגופים - - - מה אכפת לכם? תלך ותארגן מישהו מהקואליציה שיחיל את זה גם על הצבא, גם על

רק משפט להשיב

סעיף 36 לחוק מבקר המדינה קובע במפורש שעובד,

אנחנו מדברים פה על הרבה מעבר ליחסי עובד ומעביד.

דבר אחד.

אנחנו גוף אוכף חוק. העניין הוא - - - לרגע חשדתי שלא. אני שמח לשמוע. העניין הוא שמנגנון הציות שקיים במשטרה,

בענייני אירועים שקרו זה מקרוב מנגנון הציות הוא מנגנון חשוב,

אבל אז לראות שבסוף לשוטר היום אין שום מנגנון, והכנסת לא מפקחת בכלל. היא ישבה פה ואמרה לי: זו הפעם הראשונה שאני בכלל מדווחת לכנסת. למה? בנוסף, כל הגופים האזרחיים.

א', זה עניין של תיוג,

- - - למה התפטרה הנציבה האחרונה מהתפקיד? אני לא יודע להסביר. אני יודעת, כי היא ישבה פה. הוא לא

לטעמי אתם קצת שונים מהצבא. הנושא של הגנה על חושפי שחיתויות,

מפכ"ל המשטרה מחליט לא לאמץ את החלטת נציבת הקבילות,

יש מנגנונים קיימים. זה שבצבא, ולא

זה

השחיתות מתייחסת גם לכל מיני עסקאות נשק וכל מיני דברים אחרים. זה ברור שאנחנו בממשקים,

אבל עד עכשיו לא שמעתי בדיון הזה שום הסבר למה לקחת את הצבא - - - מה אכפת לכם מהצבא? מה זה עניינכם בכלל?

לא הגישו שום הצעת חוק. נדמה לי שיש פה מספיק אלופים

זה מה שהבנתי לפחות ממשרד המשפטים. התמיכה של השר לביטחון לאומי בהצעת החוק הייתה כרוכה בשלושת הגופים. זה מה שהבנתי ממשרד המשפטים.

ההחלטה היחידה של ועדת השרים, קיבלתי אותה כי אני המציעה, לדון. ההחלטה הייתה אך

את העדכון הזה נביא בפני ועדת השרים. כמובן אם ירצו נציגי המשרד לביטחון פנים, כולל שב"ס וכולל המשטרה להעלות את הטיעון

יש פה דרך אגב צו של בית הדין הארצי לעבודה, שיכול לפסוק פיצויים. יש פה כלים משמעותיים בחוק הזה. נוצר פה מצב אבסורדי שדווקא גופים שיש להם לכאורה תחולה על הגנות רחבות יותר ביחס לחושפי שחיתויות, מבקשים כעת לקבוע לגביהם כלי נוסף, שהוא מקובל עלינו, אבל אותו

אולי קיימים, אבל אינם מספיקים.

שגם בכירים היו מעורבים בהם. אני הייתי נזהר

אנחנו אחד הגופים המבוקרים ביותר.

יש עלינו כל כך הרבה מנגנוני

אני חושבת שהפוטנציאל של שחיתות לצערנו הרב,

משנה באיזה גוף. כשיש לנו מנגנונים, אנחנו אומרים: נחיל את זה על אותה קבוצה. אני לא רואה עין בעין,

שוב, בפועל לא ראיתי שזה קרה.

קצת יותר בפן, אני לא יודע אם האישי הפרקטי, כי הדיון פה הוא מאוד אמוציונלי. אני יכולה להגיד לכם שיש אצלנו הרבה פניות,

הרבה פניות מגיעות אליי כראש ענף משמעת

אין לנו עמדה בנושא החלה על חיילי צה"ל,

אבל אנחנו רוצים שתתייחס לשוטרי החובה שנמצאים בשב"ס, לשוטרי החובה שנמצאים במשטרת ישראל,

יש מקרים שבהם שואלים הלכות מעולם דיני העבודה ומחילים אותם בצורה פרשנית לפחות באיך שתופסים

במקרה הזה, לדוגמה צוין כאן קודם חוק שעוסק בהגנה על עובדים, הוא לא חל באופן ישיר על הצבא, אבל יש פסיקה של בית המשפט העליון שצריך להביא בחשבון

במילים פשוטות,

יש אמנה בין המשטרה לבין צה"ל, יש שיח בין הגופים. אי-אפשר לפטר אותו במקרים כאלה. לכן יש שאלה לגבי הרלוונטיות של ההגנה במישור הזה. בעינינו זו שאלה שחברינו במשרד

יש שר, שחבל לבזבז את הזמן שלי עליו.

אנחנו קוראים א הצעת החוק. בבקשה. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון,

תודה רבה לכם. אני מתנצל. פספסתי את התנועה לאיכות השלטון. בבקשה. קצר וקולע. שלום ותודה

תלוי מה אנחנו מגדירים שחיתות. אם תסתכלו בהגדרה בחוק הגנה על עובדים וגם בחוק מבקר המדינה. בחוק מבקר המדינה שחיתות זה גם מינהל לא תקין וגם פגיעה בטוהר המידות,

שחיתות זה לא רק העברת מעטפות.

נתקענו שם. לא היה לו איך להוכיח את התיק. אין לו איך להוכיח בכלל קשר סיבתי בין ההתנכלות לבין החשיפה. הם פשוט תקועים שם בלימבו הזה, בבתי המשפט לעניינים מינהליים. דווקא בגלל שמדובר בגופים שמתעסקים בביטחון המדינה והפגיעות שם זה גם זכויות אדם אגב, מקרה מקסים דרקץ, שהתלונן על פגיעה - - - אם אפשר בלי שמות, אני אודה לך.

זה פשוט היה מקרה מפורסם. גם אני הייתי יכול להביא מהיכרות אישית כמה שמות,

מה שאני רוצה להגיד שהשחיתויות שנחשפות דווקא שם, בגלל החומרה שלהן. מדובר בפגיעה בביטחון המדינה, בזכויות אדם בסיסיות. דווקא שם אנחנו רוצים לעודד את חשיפת השחיתויות ולהגן על חושפי השחיתות. לגבי הנציבויות, עלתה פה איזה טענה שהנציבויות נותנות מענה. מההיכרות שלנו, ואני מדברת רק ממה שאנחנו רואים בשטח,

זה לא באמת קורה. גם אותו חייל שעכשיו דווח עליו, הם פנו לנציבות קבילות החיילים, זה לא באמת טופל. הוא נפל בין השורות. מה גם שהחייל המתנכל עוד קודם אחרי זה. זה לא קשור. זה כן קשור, כי אנחנו מדברים על זה. כמובן אני גם מפנה למה שחברת הכנסת בן ארי אמרה לגבי הנציבה הקודמת של המשטרה, חנה גד, ולדברים החמורים שהיא אמרה פה בזמנו, שלנציבות עצמה אין שיניים. עליזה יעקבי. סליחה. אני מפנה למה שאמרה חנה גד ב-2011. אני הייתי איתה ב-2021. בואי נגיד ששום דבר טוב לא קרה מאז. בדיוק. הנציבויות לא באמת נותנות מענה. צריך פה לפחות אפיק שייתן להם איזה אפשרות לשרוד את הגיהינום הזה.

אגב מקרה מקסים דרקץ היה בתקשורת ובגלובס. קראתי תוך כדי. אין בעיה לדבר על האירוע הזה, כי זה אירוע שהיה בשב"ס. בסדר, פורסמו עוד כמה שמות.

זה אירוע פר אקסלנס שבא ואמר למה השופט שנשפט נמצא בבית מעצר ולא בית מאסר, ובסוף גם פיטרו אותו. רואה חשבון דורון רונן בזום.

אני נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. ככלל אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק, רק צריך לשים לב לשתי נקודות שעלו בצורה כזאת או אחרת על התחולה של החוק,

מג"ב האם בפנים? שח"מ בפנים או לא? נאמר שהמשטרה כמובן ושב"ס. שח"מ לא בפנים. שח"מ לא בפנים, אז צריך שזה יהיה ברור. דבר שני, בגלל הנושא של הגופים הביטחוניים, שיש להם היררכיה צבאית פיקודית, דין משמעתי, נציב משלהם וכו', כדי שלא ייווצר מרוץ סמכויות, כמו להבדיל בדיני משפחה, האם אני הולך קודם לבית דין רבני או לבית משפט אזרחי והראשון זוכה, או שמבקר המדינה בחוק הזה תמיד גובר על הנציב הספציפי של אותו גוף, ואלה שתי נקודות שצריך להבהיר בהצעת החוק.

אז בהצעת החוק, אם ההליך מגיע למבקר, מפסיקים את ההליך עצמו, את ההליך המשפטי. דיברתי איתך על שח"מ, אז גם לוחמי מג"ב הסדירים אינם כלולים בחקיקה. ענינו לך כמעט על הכול.

לצערי שוב בגלל הסדרים פוליטיים כאלה או אחרים אני לא יכול להצביע עכשיו. לדעתי אתה יכול להצביע, ואז זה חוזר להכנה לקריאה - - - לא. יש לי סיכום עם אופיר. הסיכום זה לעשות דיון בלי הצבעה? לא הבנתי. הייתי צריך להודיע לפני, לא השגנו אותו. אני מצביע ביום רביעי בשעה 09:00. הסיכום איתו היה שביום רביעי תהיה הצבעה - - - לא. אני עושה דיון ולא מפתיע. ביום רביעי. הם יצביעו נגד? ההחלטה של ועדת השרים שאחרי שזה עובר בהכנה, אחרי הצבעה זה חוזר לוועדת השרים?

היא צריכה להתקיים לפני הקריאה הראשונה במליאה. אחרי הצבעה, ואז חוזר לוועדת השרים. חברים, תודה רבה למשתתפים. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:46.